חברי הכנסת, בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה, היום יום שלישי, ה-5 באוקטובר 2021,

אני מתנצל על העיכוב